בוקר טוב לכולם, היום 14 באוקטובר 2021, ח' בחשוון התשפ"ב, אני מתכבדת לפתוח דיון נוסף של ועדת העבודה והרווחה בנושא פרק ז' (פריסת המועדים להמשך עבודות ההנגשה), סעיפים 14 ו-15 מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

זה מחולק ביניהם, כאשר כל קבלן קיבל את המנה שלו. כרגע עובדים במסה מאוד גדולה,

הקבלנים האלה אחראים על כל 580 המבנים?

שצריך. אם זה יהיה החמישה האלה מצוין, ואם צריך יותר אז - - - חמישה זה מספיק ל-580 מבנים? כרגע זה בעיקר לקחת את המבנים, את המורכבות הרישויית שלהם ומה שנגזר

בגלל זה אנחנו מבקשים הארכה. אני גם מזכיר שיש כאן נושא של תקצוב, שגם עליו אנחנו עובדים. השנה מימשנו תקציב יחסית יפה, 14 מיליון.

ובכל זאת הצלחנו לממש את התקציב שיש, ואנחנו צריכים לקבל תקציבים

מדובר בעירייה חזקה, ואין סיבה שזה יהיה המצב בה. לכן אני רוצה לקבל את הפירוט של המבנים. אם מבקשים מאיתנו הארכה לשלוש שנים אז אני רוצה לקבל גאנט שמדבר על מבנים ותאריכים ספציפיים ולא רק אחוזים, כדי שנוכל לעקוב ולראות אם מבנה מסוים לא מבוצע.

את חייבת לא פחות ממני להגיש הסתייגות שלפחות תעשה צדק עם אותן רשויות.

אז בואו לפחות נעשה הפרדה בעניין הזה: רשויות חלשות

ורשויות עשירות, רשויות

זה הדיווח למינהלת.

אני מדבר על בניינים קיימים. בניינים קיימים, ככל שהם יותר עתיקים הקושי הוא יותר

זאת אומרת שהן צריכות לבקש שיעזרו להן בהנגשה.

אבל הדילמות הן מאוד גדולות, גברתי. אלה דילמות מאוד קשות ולפעמים אתה צריך לקבל החלטה

או לתת את זה לטובת הנגשה. אין לי ספק שכמו שלחבר כנסת יש דילמות גם לראש מועצה או ראש עירייה יש הרבה דילמות. אבל צריך לדעת להחליט ביניהן. אני אומר שצריך לתת כסף ייעודי לנושא

אני לא אומר לה "רוצי" וזהו. היא מגישה לי תוכנית עבודה, היא מגישה לי כתב כמויות, היא מגישה לי את התהליך, היא מגישה לי לפעמים גאנט ומתי היא צופה שהפרויקט

הנגשה זה דבר בסיסי. אי אפשר שלא ננגיש את השירותים הבסיסיים האלה בין אם זה מבנה ציבור, בין אם זה בתי משפט ועוד. כותבים לי פה שלחלק מבתי המשפט בתל אביב, בפתח תקווה,

גברתי, למדינה יש סמכות וכוח על האנשים האלה, ומי שלא מודע לעניין הנגישות, צריך לדאוג שהוא כן יהיה מודע לזה. חלק גדול מהרשויות עצמן לא מונגשות. בגלל התקציב אני מבקר עכשיו המון ברשויות, וחלק גדול מהמבנה של הרשות עצמה לא מונגש.

לצערי הרב אחוז האנשים

על אף החובה משנת 2017 - - - החובה היא מ-2005. לא, אני מדברת על התקנות. החובה להתקין תקנות היא כבר מ-2005. ב-2017 הם

יש לי שקף שמראה את העשייה שלנו, ושם אני אסביר את תהליך העבודה של איסוף הנתונים שלנו. יש נתונים של חתך לפי קופות? בוודאי, יש נתונים בחתכים מדויקים לכל מוסד ומוסד. אז את יכולה לתת אותם בבקשה לוועדה? הוועדה מקבלת אותם באופן קבוע אחת לשנה. קיבלנו אותם. היושבת-ראש,

מוסדות חינוך?

לרשות. לפי החוק זה מדובר על חובת הנגשה לפי שלוש קטגוריות: מבנים בבעלות המדינה, כגון משרדי הממשלה למיניהם וכו'; מבנים ששייכים לרשויות המקומיות, שזה כולל גם את העירייה עצמה, גם מבני התרבות, מבני קהילה וכדומה,

אנחנו קיימנו דיון ספציפי על נגישות בחינוך לפני כשבוע.

וגם היום איחרתי בחצי שעה, ולכן אני לא יודע מה כבר היה.

אני אשלים לך פערים. הנושא של נגישות בחינוך עלה לדיון ראשון ביום המיוחד שערך חבר הכנסת מיכאל ביטון על שוויון בחינוך. שירלי פינטו החליפה אותי ברוב הדיון ואני לא יודעת אם הנושא הספציפי הזה

ובניגוד לדיון הקודם, שבו לא הוצגו לוועדה נתונים ורק עכשיו הם מוצגים, אני חושב שצריך לוודא שההתנהלות תהיה ביתר שקיפות. מאחר שאין שום מדרגות שאתם

תקופת הקורונה הניבה הרבה רעיונות יצירתיים,

אני רק רוצה לומר שהנושא של הדיווח והבקרה,

יש מדרגות, ו-ב', הוועדה

לא, הם פשוט כפופים להסדר שהציג קודם חברי, שזה הנגשה בסיסית פלוס הנגשה פרטנית. אני רוצה לומר לך שאני כסגן שר החינוך התעסקתי עם מעלון לילד נכה.

אני אמשיך לקרוא את ההסדר לגבי הרשויות המקומיות ואז אני אסביר אותו, כי זה טיפה סבוך: (3)על אף הוראות פסקה (2),

עד יום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023),

אנחנו נגיע עוד מעט לסעיף של

לדעתי כדאי לייצר פיקוח אפילו מחמיר יותר לאור המצב המחפיר שם. אני רוצה לבקש משהו בנוגע לסעיף הזה. נתייחס לכל ההסתייגויות יחד

למשל בניין ברחוב שדרות ירושלים ביפו שהולך להיות בית מלון. איך המחויבות לעשות את ההנגשה תבוא לביטוי במכרז לפני שנכנסים לתוך הבניינים? כי הרי זה לא יהיה בניין שישרת רשות ממשלתית, אבל הממשלה כן משכירה אותו. אז איך נוודא שהוא יהיה

אני אשמח להשלים את ההצגה הזאת. יש לי שאלה אינפורמטיבית. המנגנון מול הרשויות שהוצג פה לא עובד אחרת? הם מקבלים לפי מה שהם הצליחו להנגיש? כך שלמעשה

הבנתי שאתם מעריכים את התשלום בסך של עשרות מיליוני שקלים לכל קופות החולים, דבר שבעיניי הוא תמוה מאוד. אני הלכתי ובדקתי אתמול בערב כמה עולה להנגיש אתר. אז עלות הנגשת האתר הכי מסובך שקיים בעולם מגיעה ל-200,000 שקל לאתר. אז אם אנחנו לוקחים עכשיו את ההנגשה של ארבע קופות חולים ועוד את משרד הבריאות, אנחנו מגיעים בסך הכול למיליון

אני קיבלתי הצעת מחיר מאתמול בערב להיום בבוקר. למה צריך חצי שנה?

נכון, בואו ניקח שבוע או חודש. אם זה היה מיליון שקל לא הייתה בעיה,

ומהגופים השונים מדובר בהרבה יותר ממיליון שקל. אני אומרת שוב, אם זה היה עולה רק מיליון שקל לא היינו מדברים

כואב לי שהם לא מקבלים שירותי בריאות נגישים. זאת זכות בסיסית. כמו שנאמר על ידי לא פעם אחת, לא תהיה פה הארכה נוספת. לא תהיה. זה ברור מאליו שבחצי השנה הקרובה אתם תגיעו לכאן עם

אנחנו מתנגדים לכך.

בכלל לא מדובר באבטחת מידע אלא בחיסיון רפואי, ולשם כך יש את חוק זכויות החולה, שחל ממילא. בנוסף, יש

לגבי המצב של "קול הבריאות" יש לנו כבר מכרז חדש, הוא מתעכב בגלל עניינים פרוצדורליים של המשרד. במכרז החדש הזה הרחבנו את - - - איזה עניינים? המכרז לא נוגע בכלל לסוגיה הזאת, אלא לכל מוקד "קול הבריאות". זה תהליך של

אני מסכימה עם כל מילה של הרב פרוש.

חשוב מאוד שהנושא של הקמת המרכז כן יהיה בחקיקה,

כמו שאורלי הסבירה, זה מאוד - - - אני אשמח להוסיף את זה בתקנות, אבל שיהיה 24/7. חברת הכנסת פינטו,

זה חובת דיווח לגבי התקדמות בנושא של המבנים,

נכון, לגבי נגישות השירות אין חובת דיווח

אתם רוצים שתהיה?

כמובן, פעמיים בשנה. עכשיו אני אציג את ההסתייגויות.

כלומר, לא לדחות לאף אחד בשום

חשוב לי באופן אישי להבהיר ולהרגיע את הדם הרע שקצת היה בינינו. הוסדרו העניינים ואני מברכת אותה כמובן - - - אלה שלא היו עדים לתקרית לא יודעים

לא נורא, היה חשוב לי להגיד את זה בשביל חברת כנסת סטרוק. אני עוברת להסתייגות של

ההסתייגות נפלה. עכשיו אנחנו עוברים להסתייגויות לפסקה (3), שמסדירה את הנושא של שירותי בריאות. קבוצת הציונות הדתית מבקשת שבמקום שלוש שנים זה יהיה שנה.